אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, כדי שהוועדה תבחר יושב-ראש לוועדה. תקנון הכנסת קובע שוועדת הכנסת תמליץ בפני הוועדה הרלבנטית על בחירת היושב-ראש, ומסגרת החלוקה בין האופוזיציה וההסכמות שהגיעו, המליצה ועדת הכנסת את חבר הכנסת עודד פורר לכהן כיושב-ראש הוועדה, ולכן, הנושא הזה מועלה כאן להצבעה. אני חייב לומר, שמעתי גם את הביקורת הציבורית לדבר הזה. הוועדה הזאת עוסקת גם בקידום מעמד האישה, אבל גם בקידום שוויון מגדרי. נושא לא פחות חשוב, ואולי בעת הזו, זה הוקם מתישהו מהמקום של הנשים, אבל עם השנים, הבנו שיש פה מקום שהוא טיפה יותר רחב, וצריך לעסוק בו. עודד לא יהיה הגבר הראשון שעומד בראש הוועדה. יש בזה דווקא שינוי מרענן, וגם הבנה נוספת של הדברים. אני לא חושב שהוועדה הזאת מיועדת רק לנשים, אלא ליצור שוויון בחברה. ולכן, אני ממליץ בפני הוועדה, לבחור בחבר הכנסת פורר לשמש כיושב-ראש הוועדה.

מי בעד ההצעה, ירים את ידו? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים, אין פה אחד. עודד נבחרת לשמש כיושב-ראש הוועדה. אני מעביר לך את ניהול הישיבה. אבל אתן קודם ליושב-ראש הכנסת. בבקשה. צהריים טובים, קודם כל, עודד, ברכות. אתה יודע, אנחנו עוסקים בוועדה למעמד האישה. בהחלט, בהקשר הזה, אפשר לומר שאולי המינוי היה ההיריון הכי ארוך שהיה לראשי הוועדות עד עכשיו, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא. אני שמח שאנחנו באמת משלימים היום את בחירת היושב-ראש לוועדה החשובה הזאת, שעוסקת בנושאים שהם לא רק חשובים בימים רגילים, אלא הם חשובים במיוחד על רקע המציאות שאנחנו חיים אותה היום. יש לוועדה הזאת נגיעה למנעד רחב מאוד של נושאים, החל מעניינים שנוגעים לביטחון האישי, לאלימות במשפחה, ועד נושאים של תעסוקה, שבימים אלה, אני חושב שהם הרבה יותר דורשים התייחסות מיוחדת, אפילו מעבר למה שאנחנו רגילים בזמנים יומיומיים, או טרם המשבר הכלכלי, הנוכחי. הוועדה הזו זוכה ביושב-ראש הוא אחד מחברי הכנסת המנוסים כאן, באמת, אני חושב שאחד האנשים המאוד פעילים כאן. עשית כבר שורה של תפקידים פה, בתוך הכנסת. אתה מביא אתך הרבה ניסיון, הרבה ידע, הרבה יכולת לדחוף דברים קדימה. הזכיר כאן קודם איתן, שיושב-ראש הוועדה הזו, כבר עמד לפחות במקרה אחד יושב-ראש, חבר הכנסת גדעון סער, שאני חושב שהוביל את הוועדה הזאת להישגים מאוד גדולים ומשמעותיים. כך שמה שעושה את העניין, זה בסוף האדם והמחויבות שלו לנושאים שהוא מופקד עליהם, והמיומנות והיכולות שלו לקדם אותם. אני חושב שבעניין הזה, יש לך את כל המכלול הזה, ואין לי שום ספק, שהוועדה והנושאים שהיא אמונה עליהם ייהנו מהעניין הזה. ובאמת, אפשר יהיה לקדם כאן את הדברים החשובים שהוועדה מופקדת עליהם.

גם בהזדמנות הזו לומר, יש ויכוח ארוך שנים כאן בכנסת, על השאלה מהו התוכן של אותו נושא של שוויון מגדרי. יש טענה שהוועדה הזאת צריכה להיכנס הרבה יותר עמוק לתוך העולם של המשפחה בכלל על כל המשמעויות שנגזרות ממנה, ולתמוך בדברים בכנסת.

זו באמת שאלה של הכיוונים שאתה תרצה לקחת את הדברים, כך שמנעד הפעולה שיש כאן, הוא מנעד רחב. אני חושב שיש ציבורים רבים שיכולים למצוא בוועדה הזו בית לדברים שהם אולי הכי מטרידים, והכי כואבים כאשר אדם נאלץ להתמודד איתם. כך שאני בטוח שלא רק תעשה כאן עבודה מצוינת, אלא גם ידייך תהיינה עמוסות הצלחה גדולה.

תודה, אדוני היושב-ראש, ויושב-ראש ועדת הכנסת איתן גינזבורג, כמו שאמרתם, ההיריון היה ארוך, אבל בסוף יש לידה ואני שמח. אני שמח, כי באמת, כמו שאתם ודאי יודעים, יש הרבה מאוד נושאים שממתינים כבר תקופה ארוכה. זה לא רק העיכוב בהקמת הוועדה בכנסת הזו, אלא ששנה וחצי כמעט, הכנסת לא הייתה פעילה, ובוודאי בנושאים האלה. אני כן ארצה להגיד אולי שלוש, ארבע נקודות קצרות. ראשית, להתייחס לביקורת ששמעתי אותה באהבה סביב הנושא שדווקא נבחר גבר לעמוד בראשות הוועדה לקידום מעמד האישה. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חברתי - הוא נושא של איזה חברה אנחנו רוצים לראות כאן, והוא לא נוגע מבחינת העיסוק בנושא. לא צריך לגעת גבר או אישה דווקא בגלל הדברים האלה. אני מקבל באהבה את כל הביקורת שהתקבלה מכל הכיוונים. אני באמת מאמין שמבחן התוצאה הוא מה שיקבע האם הוועדה הזאת תקדם את הנושא הזה, או לא תקדם את הנושא הזה. תצליח לדחוף דברים שאולי היו תקועים בעבר. אני באמת מאמין שדווקא אני שאת הקריירה הפוליטית שלי, לא יודע כמה יודעים, אבל אני התחלתי אותה דווקא אצל אישה שעמדה בראשות הוועדה הזו מתישהו, והובילה את נושא קידום מעמד האישה שנים רבות - לימור לבנת,

יועץ שלה בזמנו.

כמנכ"ל משרד, הייתי מנכ"ל אצל שרה בממשלה שמינתה אותי. אני בהחלט חושב שנוכל לקדם כאן יחד דברים נוספים. אני אשמח לראות שבוועדה הזו כרגע מבחינת החברים הרשמיים שלה זה חברות,

אני הגבר היחיד, אני חושב שגם את זה נוכל לתקן בשיח יחד עם הסיעות. חשוב מאוד שיהיה פה מכל גווני החברה, כי זה נושא חברתי. זה לא צריך להיות נושא שרואים אותו כאיזה נושא נישה של מגדר מסוים.

אחד הנושאים הראשונים שיעלו כאן על הפרק, והוא הנושא שאני חושב שהוא מאוד דחוף, זה נושא אלימות במשפחה ורצח נשים. שנת 2020, נפתחה עם נתונים מאוד קשים בנושא הזה. בוודאי שתקופת הקורונה מעלה את סיר הלחץ הזה המשפחתי. הנושא השני, שאני בהחלט חושב שוועדה תעסוק בו, ולא רק בנושאים השליליים האלה, אלא דווקא העצמה, והעצמה נשית, והיצירה של בעצם מעבר מרצפת הבוץ, לשבירת תקרת הזכוכית, לראות את המעמד של נשים בעבודה, בשכר, ההשתלבות שלהן בעבודה. השתלבות של נשים עצמאיות שמרוויחות פחות. מזכירות שמרוויחות פחות. גם כאן, כמו שבנושא האלימות במשפחה, הקורונה הפכה את העניין לסיר לחץ,

הראשונות להיפגע גם בנתוני האבטלה שאנחנו רואים, גם בנתונים של המצוקה הכלכלית, זה דווקא הנשים.

בוועדה הזאת, אני בטוח שידינו תהיינה עמוסות עבודה. אני מצפה לשיתוף פעולה מכל הגורמים. אני, בכוונתי לפנות כמובן לכל הגופים הנוגעים בדבר להתחיל לקדם את הנושאים, ולפרסם כבר סדר-יום למחר. תודה. צהריים טובים לכולם, כבוד היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, עודד חברי, יושב-ראש הוועדה למעמד האישה, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. באמת, זה לקח הרבה זמן יחסית. אבל בסופו של דבר, כמו שאמר היושב-ראש, כמה שיהיה מאוחר, אבל עדיף שאתה תהיה כאן ותשב יושב-ראש הוועדה מאשר לעולם לא. אתה הוכחת את עצמך.

היית תקופה של שלושה חודשים בערך, פחות אפילו. העלית נושאים מאוד חשובים בסדר-היום. כל מדינת ישראל שמעה אותך כיושב-ראש ועדת הכספים. אני מאמין שאתה גם תצליח כאן בתפקידך כיושב-ראש הוועדה המיוחדת הזאת במעמד האישה. הוועדה הזאת חשובה מאוד. היא יכולה לדון בהרבה נושאים שקשורים לנשים, ונגעת באלימות במשפחה - אנחנו רואים עלייה באלימות במשפחה, במיוחד בתקופה הקשה הזאת. דנו בזה בוועדה, וראינו כמה הנושא של קורונה משפיע על הנושא של האלימות במשפחה. נושא התעסוקה והאבטלה שיש היום. בעצם, זו ועדה מאוד חשובה. חשוב שאתה תעמוד בראשה. לא יודע מה שאמר היושב-ראש, גם חבר הכנסת גדעון סער, היה בעבר יושב-ראש הוועדה כאן. נחשב לאחד הטובים. כן. וזה לא דבר חדש שגבר יעמוד בוועדה.

אם אנחנו רוצים שוויון, חשוב מאוד שגם חבר כנסת יעמוד בראש הוועדה הזאת. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. שתצליח. תודה. חבר הכנסת סגלוביץ'. שיהיה המון הצלחה. אנחנו נעשה את המרב והמיטב רק כדי להיות נוכחים פה, ולעזור לך לקדם את הדברים. המון הצלחה.

חברת הכנסת קרן ברק. קודם כל, בשעה טובה. חבלי לידה קשים היו לוועדה הזאת. כל הנוכחים פה יודעים שזו אחת הוועדות הכי חשובות - זה מהבקשות שביקשתי להיות חברה בהן. אנחנו פה בשבילך, בוודאי חברי הקואליציה כדי לסייע, כדי לעשות את הדברים שבאמת משמעותיים. אני חושבת שאנחנו בפתחה של תקופה שאפשר לעשות פה הרבה מאוד. זו ועדה סטטוטורית, ונוכל להפנות לכאן חלק מהחקיקות החשובות שנמצאות בוועדות פחות מתאימות לדיונים עליהן, כי אנחנו בסוף רוצים להעלות על נס את מעמד האישה - גם להעצים כמה שיותר נשים, ולהוריד את תקרת הזכוכית. גם לדאוג לנשים המוחלשות ביותר בכל ההיבטים,

באלימות במשפחה. זה נוגע כמעט לכל נושא, לכל בית, לכל אגף בעולם הכלכלי. אנחנו נצטרך לטפל בזה ברצינות.

היינו שנה שלמה כמעט אתך בוועדת הכספים. עשית דיונים טובים. אנחנו גם נקדם ביחד,

כשנקים את השדולה לעצמאיות ועצמאים,

לטפל גם בנושא הזה דרך שם. נכון. ראינו אותך איך ברצינות ניהלת את ועדת הכספים בתקופה האחרונה. אנחנו סומכים עליך שבאותה רצינות נוביל פה דברים גדולים. תודה. חבר הכנסת אבידר,

אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני רוצה לברך אותך. אבל לפני שאני מברך אותך, אני רוצה לברך את יושב-ראש הכנסת שקיבל החלטה אמיצה, וחתך את העניינים. את המסטיק הזה הבלתי נגמר, וכן הוקמה הוועדה הזאת, כי זו ועדה חשובה. הוויכוח לא היה על זהות היושב-ראש, אלא ויכוח על נושאים אחרים פה בכנסת. חד-משמעית, הוויכוח הזה הצריך חקירות ואנליזה של מי אשם במה, אבל העיקר שהוא חתך, ובזה סיימנו. אני יצאתי מוועדת חוץ וביטחון, כי שם יש מגפה קשה, כי מכניסים את השב"כ תיכף. אבל חשבתי שחשוב להגיע לכאן, כי יש מגפה אמתית במדינת ישראל. יש לך תפקיד עצום, והלוואי ויכולתי להיות חלק קטן מהתפקיד הזה. לקחת את הגברים המכים, ובמקום לקחת את הנשים המוכות ולהכניס אותן למקלטים, ולבודד אותן - אלא לקחת את הגברים המכים, ולבודד אותם, ולהכניס אותם לבתי סוהר ולמקלטים כשהם יחזרו להיות נורמליים. יש לך עבודה חשובה. אני בטוח שתעשה עבודה מדהימה. אני מאחל לך הצלחה מכל הלב.

חברת הכנסת שטרית. עודד, בהצלחה. מדובר בוועדה מאוד חשובה. אין לי צל של ספק, שהיותך גבר, ההיפך, זה רק ייתן איזה פן נוסף וחשוב. כמי שעוסקת בעצמי בנושאים מאוד חשובים, יחד עם החברים והחברות שלי, לפחות בסיעה, כמו קרן, עם החוק החשוב מאוד. הובלנו את הנושא של טיפולי פוריות, שזה אחד הנושאים החשובים ביותר, עם כל המכשולים ועם כל מה שנעשה. אני חושבת בעיקר בגלל שהייתה לנו נחישות, והאמנו שאפשר לפתור את הבעיה, ולפתוח את הטיפול מחדש. זה רק מראה שכאשר מאמינים בנושא מסוים, אפשר לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. הוועדה הזו, אני חושבת שהיא תהיה הוועדה הכי מיוחדת בכנסת - קארין, למה? כי זה לא יהיה עניין לא של שמאל וימין. זה יהיה עניין שבו נשים יוכלו לפרוץ קדימה, ולעשות דברים דווקא בצד של היוזמה.

צודק אלי, שיש אלימות ויש מצבים מאוד קשים לגבי נשים,

מה שאנחנו יודעים, לפחות בתקופה של הקורונה, כשנחשפנו להמון אלימות בקרב המשפחה. דווקא אני חושבת שהתפקיד של הוועדה הזאת, זה ליצור יוזמות חדשות. לגעת בתקרת הזכוכית, לפרוץ אותה. להעצים את הנשים, ולהפוך אותן. הרי אנחנו בכל זאת, אולי אפילו קצת יותר מ-50% מהאוכלוסייה, אז אני חושבת שבוועדה הזאת אנחנו נוכל - - - אנחנו גם חלק מצוות ההיגוי של נשות הליכוד, אז בכלל יש - - - כמובן, זו הסיעה שיש בה את הפעילות של הנשים הגדולה ביותר לדעתי. את הדרייב שלך נצטרך פה. בשמחה רבה. נעזור לך. תודה רבה.

שוב, רק לאחל לך הרבה מאוד הצלחה. עודד ואני חלקנו את ספסל הלימודים בלימודי משפטים, אני מכיר אותו עוד לפני התקופה הפוליטית, או בתחילתה. רק אתן לך עוד נקודה אחת שהוועדה תוכל לעסוק בה, וזה הנושא של הקהילה הגאה. זה נושא שהוא הופך לאט,

ונראה לי שהגיע הזמן שיעסקו בזה טיפה יותר ברצינות. אני יודע שיש קשיים גם בקואליציה וגם באופוזיציה ביחס לדבר הזה. אבל נראה לי שיש שם הזדמנויות שאפשר לקדם את הקהילה במסגרת הוועדה הזאת. תודה רבה חברים. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.